אני אפתח את הוועדה באיזה סלוגן שלא המצאתי אותו, אבל אני מאוד אוהב אותו המלחמה בתאונות הדרכים היא מלחמה על החיים. התוספת שלי לעניין הזה, זה שהאויב ההגה, נמצא אצלנו בידיים, מה שהופך את המלחמה הזאת במשהו אחר לחלוטין. כשהתכוננתי לדיון הזה, עברתי קצת על החומר שיש במקומות הגלויים ובמקומות האחרים. הופתעתי לגלות שמה שאנחנו מפרסמים בכל שנה על מספר ההרוגים, זה מספר כואב, זה מספר שבאמת בלתי נסבל, אבל המספר שהימם אותי, זה שבכל שנה יש במדינת ישראל 30 אלף נפגעים בתאונות דרכים. חברים זה מספרים בלתי אפשריים, ועל כן אני מאוד מודה לחברי חבר הכנסת בועז טופורובסקי שהעלה את הנושא הזה לדיון. אני מעריך שאם אתה לא היית מעלה אותו, אני הייתי מתחיל להתעסק בו כנראה עוד יותר מאוחר. אז תודה רבה. זכות הדיבור למציע ההצעה לקיום הדיון הזה, אנחנו נסיים ב-11:30, אני חייב לרוץ דיונים נוספים. בועז בבקשה. תודה רבה אדוני היו"ר ואני מתנצל על העיכוב בפתיחת הדיון, הוא באשמתי והתנצלותי. אני עוסק בנושא של תאונות דרכים הרבה זמן, והשנה אנחנו כבר עברנו את ה-200 הרוגים, וכמו שאתה אמרת הסיפור הזה הוא לא הרג הרוגים, זה הפצועים, פצועים קל, בינוני וקשה. גם העלות התקציבית למשק הכי גדולה עם הפצועים בינוני, אני יודע בתור אחד שהיה פצוע בינוני מתאונת דרכים. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים ומנסים לעשות בכל מה שקשור לתאונות דרכים, אני חושב שהמדינה לא עושה מספיק. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא של המשטרה, גם המשטרה אני מכיר כבר מספר ניצבים, ראשי אגפי תנועה, אני יודע שזה לא התפקיד הכי מבוקש, ואני יודע שגם קשה לגייס שוטרים בכלל במשטרה, אבל גם לאגף התנועה. אני ניסיתי מספר פעמים לקבל מספר תשובות מהמשטרה, ויש לי כמה דברים שאני לא מצליח להבין לגמרי. אני חושב שבמכלול המלחמה בתאונות דרכים, שזה חינוך, ומערכת בתי המשפט, וכל מה שקשור למשרד התחבורה ותשתיות והכל, הוא בכלל מאוד חשוב, אבל מה שיכול עכשיו ברגע זה להציל חיים, אני אגיד את זה בפשטות זה צ'קלקה בכבישים. כי אין מישהו שאני שאלתי אותו, וגם ההיגיון מסביר את זה, שלא אומר שכשרואים צ'קלקה, זאת אומרת המחשבה שיש שוטרי תנועה, קודם כל נוסעים לפי חוק, מאטים, מסתכלים על הכביש, מאותתים, ומפחדים. אנחנו כמובן רוצים שאנשים לא יפעלו מפחד, אלא יפעלו מתוך הבנה ומתוך רצון אמיתי לא לפגוע באחרים, אבל רוב האנשים לא מבינים שכלי רכב הוא יותר מאקדח, ואם מישהו הולך עם אקדח ויורה סתם ברחוב, הוא יודע שהוא ייכנס לכלא. אבל אם מישהו נוסע בכלי רכב, ותוך כדי זה מסתכל בטלפון, הוא לא חושב על זה שזה כאילו הוא יורה באקדח בלי לכוון באמצע הכביש או הרחוב. ולכן, הנושא של המשטרה ואגף התנועה הוא מאוד חשוב. אני כאן בא בשביל לחזק את המשטרה, ולראות איך אפשר כאן אנחנו מקבלי ההחלטות לבוא ולעזור למשטרה, ואני רוצה לתת כמה דוגמאות ממידע שיש לי וגם כמה שאלות שאני אשמח שיענו לי סוף סוף. ועדת שיינין ב-2005 המליצה, אנחנו 2023, וב-2005 היו פחות כבישים, פחות מכוניות, פחות הכל. ועדת שיינין המליצה על 450 ניידות בכבישי ישראל, הם אמרו שהמצב האידיאלי אפילו זה 450 ניידות במשמרת. היום יש 230 ניידות תנועה סך הכל, עוד מעט יגידו גם כמה אופנועים, יש עוד כמה עשרות אופנועים, אבל 230 ניידות תנועה סך הכל. עלות ניידת אני יודע לפי בט"פ שזה שישה תקנים, ועוד תחזוקה זה 1.9 מיליון שקלים בשנה, ועוד 900 אלף לרכב להצטיידות. היום אני גם יודע שעם המחסור הזה בניידות, לפי מה שאני עשיתי בדיקה במשמרת לילה אני הייתי בהלם. יש 15 שוטרי תנועה כל הלילה, יכול להיות שאתם תתקנו אותי ותגידו לי שאני מדבר שטויות, אבל אם המספר הזה הוא נכון לפי הבירור שאני עשיתי, זה כאילו אין שוטרים בלילה. זה אומר לעבריינים, לשיכורים, לאלה שלא מבינים שזה נשק או שלא אכפת להם, זה אומר להם שתעשו מה שאתם רוצים. אני בכלל לא מדבר על במקביל אלינו יש דיון בוועדת חוץ וביטחון על הנושא של אכיפה ביהודה ושומרון, שם זה הרבה יותר מורכב ומסובך. אני קורא לזה המזרח הפרוע. מעבר לבעיות תשתיות שיש שם, להיות שוטר שם זה כמעט בלתי אפשרי, כי פלסטינים לא חייבים, יש סיפור שלם אבל אנחנו לא מדברים על זה. שיינין גם דיבר על העברת מתגייסים כדי לעזור למחסור התמידי שיש בשוטרי תנועה, וגם בקושי לגייס, ואני לא יודע מה קורה עם זה, אז אני אשמח לדעת. אני עובר לשאלות מה קורה עם הצטיידות בניידות? ניידות זה כולל אופנועים. מה קורה עם העברת מתגייסים למשטרת התנועה? אני גם לא יודע מה תקציב אגף התנועה, אני ביקשתי בישיבה הקודמת של ועדת המשנה, שבעקבותיה ביקשתי מאדוני היו"ר את הוועדה כאן, לדעת מה תקציב אגף התנועה, כמה קיבלתם השנה לעומת שנה הקודמת. הרי אם יש תוספת תקציבית משמעותית בזכות מפלגתך, למשטרה ולמשרד ביטחון לאומי שזה דבר שהוא מאוד מאוד נצרך, אני אשמח לדעת כמה זה הולך למשטרת התנועה. ואני אגיד לך יותר, זה לא סקסי משטרת התנועה, זה לא סקסי מאבק בתאונות הדרכים, אז יותר כל הזמן מדברים על איך נאבקים בפשיעה. אני רוצה לדעת מה תקציב אגף התנועה, כמה כסף מועבר, מה הקשיים ואיך אנחנו הולכים לבדוק את הקשיים. בנוסף, אני מקווה שאתם רושמים את זה כי אחרת אני אעבור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. חקירת תאונות דרכים קטלניות אני רוצה לדעת איך מתבצעת חקירה, האם הכל נשמר במאגר, האם יש התפלגות, האם יש שימוש בנתונים, האם יש שיתוף עם הרלב"ד. דבר נוסף זה אכיפה דיגיטלית. עד היום אנחנו מדברים על מצלמות א/3, אני יודע שיש רצון למשטרה להעביר את האכיפה למצלמות מהירות ממוצעת, ורוצים להשתמש ב-AI לשם פיתוח. אני רוצה לדעת מה קורה עם זה, מתי זה נכנס, והאם לא מנסים להכניס למצב שבו זה הכל או כלום. זאת אומרת שלא יקרה מצב שבשביל שיהיה את כל המהפכה הדיגיטלית עכשיו זה ייקח עשר שנים, ועשר שנים יחכו המצלמות שכבר עובדות בפיילוט בכביש 90 אני יודע. אני גם אשמח לדעת נתונים על הפיילוט שעשיתם אגף התנועה בכביש 90. דרך אגב, נסעתי בו לפני כמה ימים. דבר נוסף זה משמרות הזהב. המשטרה לחצה וקיבלה שמשמרות הזהב יועברו מתחת לאגף התנועה, אל היחידות בשטח, אל התחנות המקומיות. היום יש רק 20 תקנים של מש"קים תחת התחנות המקומיות, ויש ממש זעקה, גם ממשרד החינוך מאגף זהירות בדרכים, וגם מהרשויות המקומיות ומבתי הספר. הם אומרים שזה גומר את משמרות הזהב, השוטרים לא מתעסקים בזה, כולל שזה ה-נ.ע.ת שלהם בתחנות המקומיות, תמיד לוקחים אותם לתפקידים אחרים, וכמות בתי הספר עם משמרות הזהב במקום שהיא תעלה, היום היא בערך 50%, היא רק הולכת ויורדת. שלא נדבר על ההבדל בין מוסדות חינוך בחברה היהודית, החינוך הממלכתי, שם יש 54%, אל מול מוסדות החינוך בחברה הערבית עם 8%, והחברה החרדית עם בערך גם אותו מספר. שם יש גם ילדים שמתים בכבישים, בדרך כלל בתי ספר, אני מצטער אדוני שהארכתי. השאלה האחרונה ברשותך, זה התיקים בבתי משפט שתביעה משטרתית עושה. אני יודע שאנחנו מנסים לעשות את העבירות המנהליות ואני בעד זה, למרות הדיון שהיה בוועדת הכלכלה ונשמעו הרבה טענות דווקא מהקואליציה נגד. אם באמת נפתחו בשנת 2022, 154,220 תיקים ונסגרו 151,649, אני אשמח להבין מה הפער, איך אנחנו דואגים שהעומס המטורף שיש בתביעות והן בבתי המשפט לתעבורה, לא גורם לזה שיש מצד אחד עינוי דין, מצד שני יש עבריינים שמשתחררים לחופשי, ומצד שלישי שזה הכאב לב הכי גדול שיש לי, יש המון המון משפחות שמרגישות שבאו וקטפו להם חיים, ולפעמים גם בצורה ממש לא מקובלת ולא חוקית, ובסופו של דבר האנשים האלה או יוצאים מהכלא, או מקבלים עבירות מאוד מאוד מקלות, אבל הבעיה שבגלל העומס מי שיש לו כסף, משיג את העורכי דין שבקשר עם התובעים המשטרתיים, וככה הולכים וסוגרים עסקאות. הדברים האלה חייבים להיפסק, אנחנו רוצים שלא יהיה איפה ואיפה, ואנחנו רוצים להציל חיים בדרכים. אז אלה השאלות שלי, אני אשמח לענות עליהם ואני עוד פעם בא ואומר, אני באמת מאמין שהמגיפה הזאת של ההרוגים בתאונות הדרכים, יש הרבה פתרונות בטווח הבינוני והארוך. בטווח הקצר זה הצ'קלקה ברחובות. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת בועז טופורובסקי. אני חייב להגיד לכם, בשמונה חודשים שאני חבר בבית הזה, האיש שבאמת מרים את הדגל הזה לאורך כל השמונה חודשים, למעט חודשיים שנעדרת בגלל התאונה שאתה עברת, או שלושה, אז בהחלט בועז האיש שנושא את הדגל הזה, ואני שמח שיש מישהו שמתעסק עם זה. אני יודע שיש פה סדרה של שאלות, אני בטוח שעל רובן אתם תוכלו לענות, ועל מה שלא אני אדרוש שהתשובות יועברו אלינו בכתב מיד אחרי הדיון הזה, או במהלך השבוע הקרוב כדי שבאמת נוכל להתעסק בזה בעתיד עם נתונים, עם דברים משמעותיים. הבנתי שמישהו הכין לנו סרט, אז בואו נפתח את הדיון עם איזה סרטון קצר, ומיד אחריו להתייחסויות.

(הקרנת סרטון) תודה רבה, כמה זה לא נעים. אני עד הבוקר חשבתי שמה שקרה לי אתמול בערב, זה בגלל שהתקינו לי אתמול מצלמת 360. עכשיו אני מבין שזה בגלל שקבעת את הדיון להבוקר, שאתה רוצה לדון בעניין. סתם איזה מישהו החליט שהוא נעצר בי באוטו בגלל שהרמזור לא התאים לו. בבקשה התייחסויות לפני שאנחנו פונים למשרד לביטחון לאומי,

בבקשה יניב.

עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק. ראשית אני רוצה להודות לך אדוני על עצם קיום הדיון, לחבר הכנסת טופורובסקי שמוביל את זה. לפני מספר שעות נרשמה הרוגה 201 מתחילת השנה, דנה בן שושן ז"ל, אחות, חובשת, אם לשישה, דבר שרק מראה לנו עד כמה הקטל הזה נמצא כאן מידי יום ויכול להגיע לכולנו. אנחנו רואים 201 הרוגים, עלייה של 9% אחוזים מתחילת השנה בהשוואה לשנה שעברה, והדיון הזה הוא כל כך חשוב, כי הדבר שיכול לעצור את זה כאן ועכשיו, זה אכיפה וזה תוספת של שוטרים וניידות. כי כל מה שראינו בסרטון לפני רגע, זה תאונות, שאם הייתה אכיפה שמייצרת תחושה אצל הנהגים שיש סיכוי גבוה מאוד שיתפסו אותם, כי יש שוטר ויש ניידת, אז יכול מאוד להיות וסביר להניח שחלק מהתאונות האלה היו נמנעות. יניב אני חייב לעצור אותך רגע. אני מבין לאן אתה הולך, וזה בסדר אני איתך בעניין הזה. אבל ההגה הוא בידיים שלנו, הוא לא בידיים של השוטרים. מה אנחנו עושים כדי להרגיע אותנו? להתחיל להתנהל כמו שצריך? אז מה שצריך להתחיל לעשות,

מבחינת המשטרה, וכן יש חשיבות מאוד גדולה לנראות של המשטרה בכבישים, ואני לא מדבר על דוחות. המשטרה התפקיד שלה, בעיקר אגף התנועה זה לא לחלק דוחות, זה שיראו, כי ברגע שיידעו שיש שוטרים כבר ישימו את הטלפון בצד, ולא ינהגו במהירות מופרזת, ועוד הרבה דברים שאנחנו כנהגים כאזרחים מרשים לעצמנו.

אם אנחנו מסתכלים בעולם, המדינות שהצליחו זה מדינות שהנושא של אכיפה היה רכיב מרכזי בתוך התוכנית הלאומית שלהם, שהיו לזה משאבים, כמו שחבר הכנסת טופורובסקי אמר קודם מחסור של 200 ניידות, מחסור של מאות שוטרים, ובאמת יש לנו הזדמנות. נרשם הישג מאוד משמעותי בהגדלה של התקציב של המשרד לביטחון לאומי, וצריך לראות איך אנחנו מנצלים את זה. כי אם אנחנו מסתכלים, וזה לא רק מהממשלה הנוכחית, אנחנו רואים עלייה בתקציב של המשטרה באופן כללי, לא בהיקפים שראינו עכשיו המאוד משמעותיים, ואל מול זה, אין הלימה אם בכלל לגבי התקציב של אגף התנועה. ואנחנו אומרים, אם יש עלייה, לפחות שחלק מזה אנחנו נראה את זה בשטח עם שוטרים, עם ניידות שיכולים באמת לבוא ולעשות שינוי בתפיסה של האזרחים את האפשרות שלהם לבצע עבירות תנועה, כי בסופו של יום זה הגיים צ'יינג'ר, זה מה שישנה את זה, וככה אנחנו נצליח. האמירה שלי בשורה התחתונה היא תנו לשוטרים לעבוד. תנו להם את הניידות, תנו להם את המצלמות. תקנה כוח אדם, כי יש שם מי שרוצה לעשות, וקושרים להם את הידיים. ואני גם ברשותך אציע שנקיים בוועדה במקביל לדיונים נוספים, דיוני המשך, באמת לראות איך הנושא הזה מתקדם, והאם יש באמת העברה של משאבים נוספים וכיצד משתמשים בהם. אחד העוזרים שלי, אלוף משנה במילואים קובי ירושלמי, הוא מורה בבית ספר. היה מורה להיסטוריה עד אתמול, וממחר הוא נדרש בבית ספר נדמה לי בקריית שמונה, להיות המורה שמלמד את התלמידים על נהיגה נכונה, על בטיחות בדרכים והכנה לתיאוריה. על חינוך תעבורתי. נהדר, בדיוק ההערה הנכונה. כמה אנחנו משקיעים בזה? מקס אבירם, מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך. הכתובת היא ירושלים, אני גר בירושלים. זה בהלצה. אני רוצה לומר כמה דברים.

נקודת ההשקה שלנו עם משטרת ישראל היא בנקודה אחת ספציפית ומאוד מאוד קריטית מבחינתנו, וזה משמרות הזהב. מזה למעלה מ-50 שנה, פועל פרויקט של משמרות הזהב בבתי ספר, שזה פרויקט שבו תלמידים גדולים יותר, בשכבת הגיל של היסודי, קרי כיתות ה'-ו', מסייעים לילדים יותר קטנים לעבור במעברי החצייה הקרובים. כמה שנים זה מתקיים? למעלה מ-50 שנה. אנחנו יודעים לבוא ולהגיד כמה זה השפיע על אותם ילדים בהיבט של תאונות והכל? ברור, ברור, ברור. גם בהיבט של מנהיגות, גם בהיבט של אחריות, המון המון היבטים, וגם בהיבט של המפגש של האזרח הקטן, קרי קטן מבחינה גילית, עם השוטר. לא במובן של 'תאכל, אם לא יבוא שוטר', אלא בצד הטוב של ההוויה הזו. ואנחנו מזה 50 שנה מקיימים את הפרויקט הזה באמצעות המשטרה, כאשר הכלל הבסיסי כדי שהעסק הזה יעבוד כמו שצריך, זה שמשטרת ישראל באמצעות יחידה מאוד מאוד קטנה שהייתה ב-40 תקנים, למעשה הכשירה את תלמידי כיתות ה' להפעלה של הפרויקט כשהם מגיעים לכיתה ו'. זה כל הסיפור, זאת אומרת הכשרה בכיתה ה', הפעלה בכיתה ו', וזה מסייע רבות גם להורים, גם לבתי הספר, גם לתלמידים עצמם שמשתתפים. יש לי חלק מהילדים שלי שהשתתפו באידיאל הזה. אני הייתי בזה. אני זוכר את זה כל כך, זוכר את השוטרת שהייתה אצלי בכיתה, חיכינו לדבר הזה, זוכר איך היינו, לימדו אותנו ממש דברים שמי חשב עליהם בכיתה ה' כמה זמן לוקח לרכב לעצור. אני זוכר את זה ממש. אני בוגר בית ספר חקלאי, אז אני לא התנסיתי בזה, אבל בסדר זה העניין. בכל מקרה, כל הסיפור הזה מבוסס על העובדה שאותה יחידה מגיעה בתיאום מראש לבתי ספר ברחבי הארץ, מקיימת את ההדרכה הזו, ובעצם מכשירה את תלמידי ה' לקראת זה שהם יעשו את העבודה. ברבות השנים קרו כמה דברים קריטיים בעינינו.

היחידה הספציפית הזאת שהייתה אמונה על ההדרכה, קוצצה ב-50%. מ-40 תקנים ל-20 תקנים שיוצרים בעצם ברבות השנים פער של הדרכה. פער שיוצר מצב שבו יש בתי ספר שלא יכולים להתחיל את הפרויקט הזה בתחילת שנה, ואז התחילו לנסות ולמצוא כל מיני פתרונות.

מש"קים בהרים וביישובים השונים, שהם יעשו את העבודה, והכשרנו אותם. עם הקורונה אנחנו גם צילמנו את כל מהלך ההדרכה הזה, באמצעות שוטרים, צילמנו בעצם מערך הדרכה מצולם שמשמש גם את בתי הספר בתיווך של רכזי זהב. הבעיה היא, שזה לא מחזיק מים. בסופו של דבר זה לא מחזיק מים, וכל שנה נוצר פער של עוד כיתות שלא מקבלות את ההדרכה, ולכן הן לא יכולות לבצע את זה. ואנחנו נמצאים בפער הולך וגדל. והוא גדל יותר בפריפריה מקס? הוא גדל בכל המקומות. אני יודע בירושלים, אני קצת יותר בעניינים כי הילדים שלי למדו בבתי ספר כאן, אז יש כאן ראש אזור ומדריכה רצינית ביותר, שכל כולה מושקעת בעניין הזה, אז היא מספיקה לעשות את העבודה. אבל במקומות אחרים, וזה לא עניין של השוטר אשם, זה עניין של ארגון שצריך להחליט שהסיפור הזה חשוב, ואת היחידה הזאת מחזיקים לצורך העניין הזה, כדי למלא את המטרה הזו, כי יש פתרונות אחרים. אפשר לקחת את זה מהמשטרה ולעשות איזשהו מכרז חיצוני, ויחידת הדרכה תעשה את ההדרכה. אבל אז אנחנו לא משיגים את מה שאנחנו רצינו ורוצים להשיג כל השנים, את המפגש הזה בין השוטר לבין התלמיד.

תודה מקס, תודה רבה. לא הספקתי להגיד גם לך יניב, תודה. אדוני ברשותך עוד נקודה אחת אם אפשר. קיבלת את הרשות.

יש עוד דבר אחד מרכזי שצריך להבין, שהפעילות המשטרתית האכיפתית בכבישים ובכלל, זה גם מאוד מתחבר לביטחון האישי. אנחנו רואים גם המון אלימות שזולגת לכביש, וכשרואים שוטר תנועה זה דבר שמייצר ביטחון אישי לנהגים, לכל משתמשי הדרך, והנוכחות הזאת יש לה השפעה הרבה יותר גדולה מאשר רק על הכביש ורק על העבירות תנועה, וזה דבר שתורם לביטחון האישי של כל האזרחים גם. אני שמח שקלעתי לדעתך, זה שורה אצלי לסיכום. נתיבי ישראל יש פה מישהו? בבקשה. יצחק עייש, מנהל אגף בטיחות. בתוכנית החומש שאושרה ויש פה גם נציג משרד התחבורה שבטח ידבר על זה, סכום לא מבוטל מהתוכנית הזו הוא מיועד לשבילי אופניים בתוך הערים. בראש העין כבר עובדים, באופקים כבר עובדים. מה שזה יעשה בעתיד, זה יוריד את האופניים החשמליים ואת האופניים הרגילים, וגם את הקורקינטים מהכבישים, ואנחנו מקווים שזה ימנע תאונות. בנוסף לזה, אנחנו מטפלים בכל שנה במשהו כמו 60-70 מוקדי סיכון, פרויקטים ייעודיים כדי לשפר תשתיות באותם פרויקטים. מר הייק הוא יו"ר הוועדה לקביעת מוקדי סיכון, הפרויקטים האלה נבחרים לאחר תאונות דרכים, ושיפור התשתית מביא לירידה בתאונות הדרכים האלה, לפחות במקומות שבהם אנחנו פועלים. בנוסף לזה, יש כמובן פרויקטים גדולים יותר, כמו כביש 90 שעכשיו בערבה עושים עוד 20 קילומטר, אני מקווה שאנחנו נמשיך את זה גם בשנה הבאה, ונקבל תקציב לעוד הרחבה של הכביש.

תוכנית החומש היא בסכום בהיקף חסר תקדים ביחד לתוכנית החומש הקודמת. בתוכנית החומש הקודמת, 50 מיליארד שקלים. תוכנית החומש הנוכחית תוקצבה ב-73 מיליארד שקלים, כך שהתשתיות הולכות להשתפר, וזה חוץ מהרכבות שאנחנו עושים. תוכנית החומש הבנתי שיש רק 23-24 תקציב, או שלא הבנתי נכון? או שרק פורסם מה יהיה ב-23, 24? אני כמו שראיתי את המפה של תוכנית החומש, כל תוכנית החומש פרוסה על המפה. יכול מאוד להיות שכרגע אושרו 23-24, אבל הכוונה היא לאשר גם את השלוש שנים אחרי זה. אתם מציגים את זה בוועדת הכלכלה ביום שני? אנחנו מציגים את זה, כן. מה שיהיה, כנראה שזה יהיה המנכ"ל שיציג את זה. אני רק רוצה להגיד, שנת"י מפלצת במובן החיובי של המילה, מרובת משימות ותקציבים, הם עושים את המקסימום ושם זה תמיד עניין של משאבים, כי כביש 40 שאנחנו עשינו בו גם דיון, ויש בו כל הזמן הרוגים, גם בו נסעתי לפני כמה ימים, אז כשאתה עושה את זה לפי קילומטר, אתה מוצא פחות הרוגים. אבל כשאתה נוסע בכביש, אתה אומר לא יכול שזה דרך לאילת, או למצפה רמון וכו' וכו', ולכן יש להם הרבה משימות. בגלל זה אני חושב שעד שייגמר חומש, חבל על ה-1500 הרוגים שיהיו עד אז, אולי אפשר להוריד את זה, כאן אני באמת מאמין שהמשטרה יכולה לעזור לכם. אנחנו גם נגיע אליהם, עוד רגע. בוא רק נשלים את הרקע שלנו. אביעד נמצא פה העיתונאי? דבר. אביעד אברהמי, עורך מגזין האופנועים פול גז. טוב, האמת שהכנתי כמה דברים, אבל אני דווקא רוצה לדבר על, אני לא אדבר על דו גלגלי, כי יש הרבה מה להגיד על דו גלגלי. אני אדבר דווקא באופן כללי. אני חושב שהרוח פה מסביב לשולחן היא מאוד בעייתית, מכיוון שבאג'נדה של אור ירוק, חברנו, אכיפה ובעצם האשמת הנהג זה האג'נדה שמלווה את אור ירוק כבר הרבה מאוד שנים. אביעד אני חושב שאת האג'נדה שאנחנו, האכיפה היא טובה לכולם. יניב, יניב, אצלי בדיונים לא מתפרצים בדרך כלל.

אין שום בעיה עם אכיפה, אכיפה זה דבר חשוב, אבל אכיפה זה רק חלק מהעניין. בראש ובראשונה צריכה להיות תרבות, תרבות נהיגה. בשביל תרבות נהיגה צריך תרבות, וזה קודם כל נובע מחינוך.

לבוא ולהאשים את הנהג, זאת אומרת לשים את המטרה על הנהג, עוד ניידות, עוד אכיפה, הסרטון היפה המטורף הזה שהם הראו מקודם מה קורה בכבישים בלי משטרה, אני הייתי משנה את הכותרת ל-'מה קורה בכבישים בלי תרבות נהיגה', וזה צריך לבוא מגיל מאוד צעיר, מגיל אפס, לימוד ותרבות נהיגה מגיל אפס, מגיל גן. זה לא משהו שאפשר לפתור בוועדה כזו או אחרת, זו צריכה להיות תוכנית ממשלתית, ארוכת טווח, יעד עליון של הממשלה לטפל בתאונות הדרכים, לא דרך אכיפה. אכיפה זה חשוב, אבל זה הדבר האחרון שצריך להיות.

בתוך סל הכלים שהממשלה צריכה לתת למלחמה בתאונות הדרכים, אכיפה זה אחד הדברים, ולדעתי זה גם צריך להיות הדבר האחרון. קודם כל חינוך. תודה רבה אביעד, חשוב מאוד. ראיתי שם ניצוצות, כן. שם וכתובת. שמי יעקב זכריה, ואני מנהל חטיבת מבצעים ברלב"ד. אני אפתח ואומר שיש לנו קשר טוב מאוד עם המשטרה, עם אגף התנועה. המנכ"ל שלנו נפגש עם ראש האגף, אנחנו מקיימים קשר רצוף לאורך השנה, גם עם האגף, גם האת"נים המחוזיים, גם עם התחנות, ובמה שקיים אנחנו משתדלים לעשות את הכי טוב שאפשר, ובסך הכל יש שיתוף פעולה בתחום הזה. יחד עם זה, אנחנו מובילים היום תוכנית לאומית. תוכנית שאמורה להביא להפחתה של 50% בנפגעים החמורים, והתוכנית כוללת שבעה נושאים. הנושאים הם עיר בטוחה, שהרעיון של עיר בטוחה זה להפחית את המהירות בערים ל-30 קמ"ש. זה תוכניות שכבר בוצעו בחו"ל, והן הוכחו כתוכניות מוצלחות. הן הביאו להפחתה משמעותית של נפגעים חמור בערים. התוכנית השנייה זו תוכנית חברה ערבית. אנחנו יודעים שהחברה הערבית נפגעת יותר מגודלה באוכלוסייה, ואנחנו מייחדים לה תוכנית מיוחדת כדי לטפל בתופעה הזו. הנושא השלישי זה רכב כבד. מעורבות של רכב כבד בתאונות היא מעורבות גבוהה מאוד, ואנחנו מטפלים בנושא הזה. יש איזשהי חקיקה שהייתם רוצים שאנחנו נחוקק כדי לעזור לכם בעניין הזה? אנחנו עוסקים גם בנושא חקיקה, אין לי כרגע רשימה של נושא כזה או אחר. אבל זה חלק מהדברים שאנחנו מתעסקים בהם. אבל אתה יודע שאנחנו לרשותך. אנחנו עובדים עם בועז צמוד, ובהחלט ניקח את זה לתשומת לב.

אני רק רוצה לתת איזשהי דוגמה לאדוני היו"ר. רכב כבד היום במדינת ישראל 2023, מגיע אוטובוס או משאית, יש שם טכוגרף זה נקרא, ששם אתה רואה את כל השעות. מוציאים את זה, ושמים אנלוגי, כמו שהיה כשאתה נהגת כנראה לפני 50 שנה. כי יש בעיות חקיקה ובלגן, אתה מבין? אז בוא נעזור, נעשה את זה ביחד. אתה יודע כמה ועדות כלכלה, יושבי ראש ועדות כלכלה, לא ועדות משנה, דפקו על השולחן? אני לא מזלזל בוועדת הכלכלה אבל אתה יודע, אני פה. תמשיך בבקשה. הנושא הנוסף זה דו גלגלי שהוזכר פה. הדיון הבא, דיון על נושא של הכשרה של דו גלגלי. אנחנו נכנסנו לנושא הזה של הכשרה גם בהיבט של הכשרה נוספת מעבר להוצאת הרישיון, וגם אנחנו מטפלים היום בשינוי ההכשרה לאופנועים. הנושא השלישי זה נהגים צעירים. המעורבות שלהם בתאונות היא גם כן גבוהה. הנושא השישי זה הכבישים הבין עירוניים, ולפני רגע הוזכר הטיפול בכבישים הבין עירוניים. והנושא האחרון זה אכיפה. אנחנו מיישמים את הדברים בשטח על ידי הטיפול בתשתית, בהסברה, בחינוך. אנחנו עובדים יחד עם משרד החינוך בכל הנושא של החינוך לזהב, החינוך התעבורתי, וגם עם משמרות הזהב שאני אתייחס אליהן בהמשך. וגם בתחום האכיפה וגם בתחום החקיקה והשפיטה, אלה הכלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לטפל בדברים. ועדת שיינין הרי נתנה לרלב"ד, מתוקף ועדת שיינין, אני למדתי אצלו דרך אגב, הקימו את הרלב"ד. הרלב"ד היה אמור לקבל כסף, בין השאר גם להצטיידות של אגף התנועה, ואז קנו את הניידות. באיזשהו שלב, החליטו שזה לא מתאים, מה זה יש עוד גוף שמפריע? רוששו את הרלב"ד, אם תשאל אותו כמה התקציב לכל התוכניות אתה תבין עד כמה תוכניות הן יפות, אבל עושים פיילוטים כדי לנסות להקטין את התקציב, והעבירו את הכסף למשטרה, והמשטרה פחות הביאה את זה לאגף התנועה בוא נגיד את זה ככה. אנחנו מאמינים שבפארטו, מה שהביא לבלימת הקטל זה התשתיות והאכיפה. כשאתם אומרים תשתיות, אני מבין שאתם נוגעים לפער שבין הכמות או מספר הכבישים ואיכותם, למספר כלי הרכב ואיכותם. אנחנו מדברים גם על תשתית בין עירונית, וגם על התשתית העירונית. לא, לא, אני לא התייחסתי להפרדה. יש חוסר איזון בין כמות הרכבים שיש, לכמות הכבישים, האיכות של שני הצדדים. אנחנו פחות מתייחסים לכמות הרכבים וביחס ביניהם, אלא יותר לבטיחות שבכבישים. אנחנו דוגלים בתפיסת המערכת הבטוחה. תפיסת המערכת הבטוחה אומרת, שאדם יעשה טעות, וזה שעושה טעות הוא לא חייב להיהרג. גם אם הוא יעבור באדום, או גם אם הוא סטה מהנתיב, זה לא אומר שהוא חייב להיהרג. אם הוא סוטה מהנתיב, בצד שמאל, אז כדי שלא יעבור לנתיב בצד השני, צריך מעקה שימנע את המעבר שלו לצד השני ויגרום לתאונה חזיתית. זו התפיסה שלנו, ולשם אנחנו מכוונים את הדברים. אנחנו חושבים שפארטו, תשתיות ואכיפה הם הדברים שיבלמו את הקטל בדרכים. הזכרתי קודם שמטפלים גם בדברים האחרים, אבל מה שיכול בטווח הזמן הקצר והבינוני, זה שני התחומים האלה. התשתיות מתקדמות עם השנים, יש תקציבים ויש תוכניות רב שנתיות, אבל לצערנו בנושא אכיפה אנחנו רואים שיש ירידה באכיפה. אנחנו רואים שחסר ניידות בכבישים, ואנחנו רואים שזה בא לידי ביטוי גם כן במספרים. אנחנו חושבים שללא אכיפה, לא ניתן להגיע לשינוי. אנחנו יודעים שב-2018, בית המשפט דרש מהמשטרה להפסיק להפעיל את מצלמות א/3. הייתה ישיבה משפטית, ובית המשפט הורה להפסיק את ההפעלה של המצלמות. מחקר שנעשה לתקופה הזאת, הראה שיש עלייה בתאונות. אנחנו רואים קשר ישיר כשיש ירידה באכיפה של מהירות, אז יש עלייה במהירות בשטח, וזה מביא ליותר תאונות וליותר נפגעים. אנחנו חושבים שכדי להתקדם ליעד שהציבה המדינה, הפחתה ב-50% בנפגעים החמור, חייבים לתגבר את האכיפה. עם כל הדברים ששמענו כאן, ועם זה שאנחנו מבינים שאגף התנועה וגם - - - שנמצאים במחוזות, אם הם לא מקבלים תגמור, הווה אומר שאנחנו נשארים בסד"כ הקיים, שיש בו היום פער גדול. ועדת שיינין בזמנו דיברה על 450 ניידות בכבישים. אם היום יש 250, הפער הוא 200 ניידות. נכון ל-2005, מאז התווספו עוד קצת כבישים ורכבים על הכביש. אנחנו חושבים שצריך להגביר את האכיפה הקיימת, אנחנו גם חושבים שצריך לעבור בצורה משמעותית ליותר אכיפה דיגיטלית. אנחנו גם עושים יזמים עם המשטרה כדי לקדם את הדברים האלה. למשל בכביש 90 שהוזכר כאן, היופי בפיילוט שיש בכביש 90, זה אכיפת מהירות על קטע. עד היום מצלמות א/3, אוכפות את המהירות נקודתית. אם עברת ליד המצלמה ובמקרה נסעת באותו קטע במהירות, אז שם אנחנו מדברים על ממוצע. אתה נכנס לקטע, יוצא מהקטע, ואתה מקבל את הממוצע ואז האכיפה היא רלוונטית יותר. אנחנו פועלים עם המשטרה, אנחנו בונים תוכנית אשכול בטוח באשכול המפרץ, וחלק מתוכנית האשכול מדברת על הגברת האכיפה ושיתוף פעולה עם המשטרה במקום הזה. אנחנו שוכרים להם רכבים כדי להגביר את פעילות האכיפה, וגם מסייעים ברכש של מצלמות כדי להגביר את האכיפה במקום. אנחנו עושים איתם שת"פ השבוע. אנחנו לפני חודש עלינו בקמפיין של חגורות בטיחות בחברה הערבית. פנינו למשטרה ותיאמנו איתם, שבהמשך לקמפיין, חודש אחרי, הם יגבירו אכיפה על חגורות כדי לראות שאכן הקמפיין משפיע בשטח. יש שיתוף פעולה, הם עושים את זה איתנו, ואנחנו רצים על הדברים האלה בשטח. יש גם שיתוף פעולה עם חקירות. אנחנו פוגשים את החוקרים שלהם בשטח, מקבלים מידע שאנחנו יכולים לקבל, לא הכל אנחנו יכולים לקבל, וכשאנחנו עושים בדיקות עומק, אז גם בעניין הזה אנחנו פונים לאגף ומקבלים בצורה מסודרת מידע. בסוף כל שנה או בסוף כל חציון, אתם עושים לעצמכם איזשהו סיכום לקראת הפקת לקחים ובודקים אותו מול המשטרה למשל?

אם הגעתם למסקנה שהדבר הבולט בשנה האחרונה היה נסיעה במהירות מופרזת, אתם משווים את הנתונים עם הסיכום של המשטרה? כי אני מניח שהמשטרה גם עושה דבר כזה. אנחנו יושבים איתם על נושאים שאנחנו רואים שבולטים, ואנחנו מתאמים איתם תוכניות. בתחום הבין עירוני, הקמפיין הקרוב שאנחנו הולכים לצאת איתו, הוא קמפיין של מהירות, והוא כנראה יעלה בתחילת אוקטובר. והמסר שם יהיה על המשמעות של נסיעה מעבר למהירות המותרת. גם פה אנחנו נפנה לאגף, שחודש אחרי הקמפיין נגביר אכיפה בשטח, ונראה את הקשר.

עוד משהו יעקב? כן, אני אסיים רק בנושא של משמרות זהב. אני מצטרף לכל מה שנאמר פה לגבי משמרות הזהב. אני אתן נתון אנחנו עשינו בשיתוף עם משרד החינוך מפקד. בדקנו את מצב הבטיחות של בתי הספר. עשינו את המפקד הזה לפני שנתיים, וייאמר לזכותו של חבר הכנסת טופורובסקי, הוא הקצה לנו 20 מיליון שקלים כדי לטפל בסביבה הבטיחותית סביב בתי הספר, ואנחנו פועלים בנושא הזה, ואנחנו חידשנו את המפקד. במאי יצאנו למפקד נוסף, ואני אתן נתון אחד. אנחנו בימים האלה מסכמים אותו, אבל אני אתן נתון אחד בנושא משמרות הזהב. מי שמילא את המפקד זה רכזי הזהב של בתי הספר. האם תלמידי כיתות ה' עברו הכשרה כהכנה לשנה הבאה? בסקר כולו נבדקו 1706 בתי ספר, על השאלה הזאת ענו 1134 בתי ספר, והתשובות מראות ש-671 אומרים 'כן', אבל 433, כ-40% מבתי הספר, לא ביצעו הדרכה לכיתות ה'. המשמעות היא, שב-1 לספטמבר, אין מי שיעמוד במשמרות הזהב. ב-40% מבתי הספר, אלה שאני יודע לדבר עליהם כאן. אני אתן עוד נתון, אולי כדי להתייחס לנושא של התקציב, רק בנושא הזה של משמרות זהב ובזה אני מסיים. בעבר הרלב"ד העבירה בין 3-5 מיליון שקל מידי שנה, עבור התקנים של שוטרות הזהב. הייתה בקשה במשטרה שהתקציב הזה יעבור אליהם גם כן בבסיס כמו תקציבים אחרים, ואכן התקציב עבר. אבל מאז שהתקציב עבר, הייתה החלטה פנימית במשטרה לקצץ את התקנים. הם כן נתנו לזה פתרון, לפחות בכוונות שלהם, החליטו להעביר את ההכשרה לשוטרים הקהילתיים, שיכול להיות שזה רעיון טוב, אבל בפועל היישום שלו לא מתאפשר בשטח, ואנחנו רואים את התוצאות. אני חושב שזה משהו שהוא גם ערכי, הוא גם חינוכי, הוא מדבר על הילדים שלנו. אני חושב שלצד כל הדברים האחרים החשובים, יש מקום גם לתת פתרון אחת ולתמיד לנושא הזה, ואולי בשנת הלימודים הבאה זה המקום לטפל בזה.

זה בסדר שאני נותן הערות ביניים אחרי שמישהו מסיים או שאתה מעדיף- - - לא, אבל אני סולח. אני רוצה להגיד רק שני דברים, כי נשמעו כאן מספר ביקורות, אבל הרלב"ד הוא מאוד מאוד מנומס. לרלב"ד אין כמעט תקציב. אם אני הייתי לוקח את זה באחוז ממה שצריך, הוא מקבל 2% בערך מהתקציב שהוא צריך. אף פעם הוא לא קיבל את כל מה שהוא צריך, אבל כשהוא קיבל חלק מרכזי יותר, היה ירידה משמעותית בתאונות הדרכים. כל התקציבים שנלקחו ממנו בשם 'זה מפריע לנו, תן לנו לעשות את זה', נלקחו ולאט לאט נעלמו. כי בטיחות בדרכים, היא לא סקסית סליחה. היא פחות עם לחצים. אם לפני 20 שנה בערך כל האנשים שאני מכיר, שהיו שותים ונוהגים, כולם בלי יוצא מן הכלל נתפסו על ידי משטרה ונשללו להם רישיון, כולם בלי יוצא מן הכלל, היו לי חברים שהיו עושים את זה, הייתי מתעצבן עליהם, הם כולם היה להם שלילה. היום כשיש לי אחיינים כבר בגילאי 20, הם כולם שותים ונוהגים, אין משטרה,

הם חושבים שאני זקן כזה "איפה אתה רואה משטרה? אין משטרה, משטרה אולי היה פעם", ככה זה הדיבור. אז זה משהו שחשוב לדעת. דבר נוסף, גם מה שהוא אמר, שים לב. מה שהם עושים עם המשטרה, שוכרים להם רכבים, קודם כל זה אבסורד. שוכרים לה רכבים, מה הם מסכנים? צריך לתת להם כל מה שהם צריכים. דבר שני, זה רק באשכול המפרץ כי אין להם תקציב. אז איך הם עובדים עם האוצר? משכנעים אותו, אומרים בוא ננסה את זה באיזה חלק, אבל זה אומר שבאשכול המפרץ אולי יהיה קצת יותר בטיחות בדרכים, אבל בשאר המדינה שזה רוב המדינה, בתקווה יהיה רק עוד כמה שנים אם זה יצליח, ואם יצליחו להשיג תקציב. אז הנה הרמת לי להנחתה, ואני אחזיר לך בזום. בואו רגע נעלה את נציגת משרד האוצר, כי היא לחוצה, היא עוד רגע צריכה לרדת.

בבקשה. בוקר טוב. שלום לכולם, ואני כבר מצטערת שאני עולה בזום, זו באמת הייתה התראה קצרה ולא הצלחתי להשתחרר ממחויבויות קודמות. את ברכב? אני מקווה שאת לא נוהגת תוך כדי, כי אז זה יהיה מאוד מענין. לא, בדיוק חניתי. כל הדיון חשבתי על זה שזה יהיה מאוד אבסורדי אם אני אצטרך לעלות מהרכב לדיון הזה. בגלל זה חיכיתי, עד שתחני. אבל תודה קודם כל על הדיון החשוב הזה. נשאלו פה כמה פעמים מה תקציב המשטרה ובכמה הוא גדל וספציפית על את"ן.

אני מציעה שנציג המשטרה יתייחס, כי זו באמת רזולוציה שהכי מתאימה למשטרה, זו רזולוציה שאנחנו פחות מתעסקים בה כמשרד אוצר. אבל אם תרצה אני יכולה להתייחס מלמעלה. נשמח מאוד. אוקיי, אז בתקציב 2022 התקציב בעצם מתחלק לשניים. ההוצאה העיקרית היא על שכר, על שכר של שוטרים, לרבות דלק וכל ההוצאות הנלוות לתקן של שוטר, שזה עמד על 320 מיליון שקל. בנוסף היה עוד 27 מיליון שקל לכל מיני הוצאות של מודיעין, של טכנולוגיה, של שכירות וכו'. המשטרה ריכזה מאמצים בלעשות רכש של אמצעים וטכנולוגיה, של עוד 7 מיליון שקלים. בשנת 2023, 2024, היה כמובן את הגידול המשמעותי שכולכם שמעתם עליו וגם הזכרתם אותו בדיון. פרטי החלוקה הם עוד בדיונים בין המשטרה למשרד לביטחון לאומי, אז אני מציעה ששוב תפנו את השאלה לנציג.

כי זה לא נסגר סופית בין השר לבין המשטרה, אבל אני רק מניחה שא', תקציב השכר לא יירד, יהיו אולי פלטים רוחביים, וגם אני יודעת שמתוכננת הגדלה ספציפית לאת"ן. המחקרים מלמדים אותנו שהאכיפה הכי אפקטיבית היא אכיפה - - - טוב אנחנו נסתפק בזה לצערי. יש עוד מישהו מהארגונים שרוצה לדבר לפני שאנחנו עוברים לרשויות? אני מקווה ששמעתם.

אחזור ואגיד שברמה המחקרית, אנחנו רואים שהדבר הכי חשוב באכיפה זה שהבן אדם יידע שיש סיכוי גבוה שהוא ייתפס. זאת אומרת לא עונש כבד, ולא קנס מאוד מאוד גבוה, אלא יותר זה שהסיכוי להיתפס יהיה גבוה, ולכן הדרך לעשות את זה, זה באמצעות אמצעים טכנולוגיים, ואנחנו רואים שגם בעולם לשם הם הולכים. דיברתם הרבה על החשיבות של נראות של ניידות, אבל צריך לדעת שא', יש גבול לכמה ניידות אפשר לשים,

כבר היום המשטרה מתמודדת עם חוסר מאוד מאוד גבוה של שוטרים. קשה לה מאוד לגייס, יש פערי דגימה מטורפים, ולכן גם אם נוסיף - - - זה פחות אפקטיבי. אז גם אנחנו רואים שברחבי העולם עושים את זה, גם מחקרים מדברים על זה, וברור שהכיוון צריך להיות טכנולוגיה. מצלמות שאפשר לפרוס אותם בצורה מאוד מאוד רחבה, ואנשים יודעים שהסיכוי להיתפס ברגע שהם עוברים את המהירות המותרת, או אפילו ברגע שהם עם טלפון, מאוד מאוד גבוהה. ואם חברי הכנסת יוכלו לעזור לנו להכווין את המשאבים לשם, אני חושבת שהמשטרה כבר מסכימה שלשם זה צריך ללכת, אז זה יהיה מצוין. כל תקן כזה שווה המון המון מצלמות שהיה אפשר לשים. אורלי אני יכול לשאול אותך שאלה ברשותך? אני בדיוק רציתי להגיד לך שאני נותן רשות לבועז לשאול אותך שאלה.

סליחה. אני פשוט מאוד מאמין באמצעים טכנולוגיים, ולכן אני לחצתי כשהיינו בקואליציה, והשגתי כספים קואליציוניים שחלקם 10 מיליון שקל לאמצעים טכנולוגיים לאגף התנועה. את עכשיו אמרת שהם קיבלו 7 מיליון שקל. גם זה ניסיתי להשיג הבנה מאגף התנועה, איך הלך ה-10 מיליון שקל, ולפי הגמגום שלי, הבנתי שלא כל מה שהשגתי הגיע לאגף התנועה. כן, אז שוב זו רזולוציה שעדיף שנציג המשטרה יענה. אני מכירה שיש 7 מיליון שקלים, ואולי באמת עוד 3 מיליון שקלים מהקואליציוני - - - לנציג המשטרה שממש רואה את הרזולוציה הזאת. מאז אחוז, תודה אורלי, תודה שפינית לנו קצת זמן לעניין הזה. עוד מישהו מהעמותות? אתה רצית, כן בבקשה. שם וכתובת, אני מכיר אותך אבל האחרים אולי לא. יוחאי וג'ימה, ראש מינהל ביטחון וחירום, מרכז שלטון מקומי. אני חייב פה התנצלות לחבר הכנסת בועז. בישיבה הקודמת אני לא הגעתי, אבל נקראתי לישיבת ועדת מל"ח עליונה, זה היה בהתראה קצרה אז אני ממש מתנצל.

מה שדיברו פה על נושא של משמרות הזהב, אמת ויציב. אני בכלל חושב שאם אתה רוצה לשלוט שדבר יקרה, אתה לא צריך להעביר אותו לאף אחד, כי התקציב נשאר אצלך, ככה יש לך בקרה שכל מה שאתה משלם גם קורה. אז אמרתי למנכ"לית שלא תעביר את זה לבסיס התקציב, תשאיר את התקציב אצלה כדי שתהיה לה איזשהי בקרה שזה קורה. לא בגלל שהמשטרה לא רוצה לעשות, המשטרה אנחנו מכירים את זה, זה היה עוד תקופה של קורונה, אז תחשבו השוטר הקהילתי כל כך הרבה משימות, שהמשימה האחרונה זה היה אולי להגיע לבית ספר ולעשות הדרכות. זה לגבי זה. לגבי אכיפה דיגיטלית, אנחנו בעבר ניסינו במסגרת הביזור סמכויות, להמשיך ולהרחיב את זה. כי אנחנו היום ברשויות המקומיות עושים אכיפה של נת"צ, של הנת"צים. לדעתי זה עד סוף 2023 כל הרשויות אמורות לעשות את זה, ומי שלא תעשה משרד התחבורה יעשה את זה במקומו. וניסינו להרחיב את זה לעבירות של שחור לבן, ממש כמו פרסה במקומות שאסור. אני היום בבוקר הגעתי - - - עברתי במעבר חצייה הראשון, יש שם איסור פרסה, הרכב שעשה פרסה במקום וכמעט דרס אותי על מעבר החצייה. זה דבר שניתן במסגרת הרחבה של הנת"צים, של האכיפה על נת"צים, לתת לרשויות המקומיות לאכוף באכיפה דיגיטלית. זה אחד הדוגמאות. ניסינו לקדם את זה, מאוד התקשינו. גם משרד התחבורה, וגם משטרת ישראל. פיילוטים ודברים כאלה.

היום אנחנו אוכפים נת"צ, אז למה אי אפשר לאכוף דבר כזה? נסיעה בניגוד לתנועה. אני עובד ברחוב הארבעה 19, חברה אתם מסתכלים מלמעלה, אני רואה קורקינטים, אופנועים, נוסעים בניגוד לתנועה, ממש מול מכוניות, גם בלי קסדות. זה הדו גלגלי, נשאיר קצת משהו לצוהריים. זהו זה מה שיש לי להגיד. יוחאי אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה לא חייב לענות לי עליה, אבל מכיוון שאתה מעורב קצת במרכז השלטון המקומי ובדברים האלה למה השיטור העירוני לא נדחף לעניין הזה? אני מכיר את עמדת המשטרה, אני רוצה לשמוע אותכם. כי חלק מסל העבירות של השיטור העירוני, הוא לא מוגדר לו הנושא של אכיפת תנועה. אני אשמח לשמוע אחרי זה התייחסות שלכם. אני רוצה להגיד שלנו,

כשלטון מקומי, אנחנו מנהלים איזשהו שיח עם המשטרה לגבי אכיפה של כל סוגי החניות שיש. כלומר חניות באוטובוסים,

להעביר את זה לרשות המקומית, שהרשות המקומית תתעסק עם זה.

הפנייה שתהיה גם ל-100, היא תעבור ישר ל-106, ברשויות שיש להם כמובן מוקד והכל, כדי להוריד את הלחץ ממשטרת ישראל, לפחות בכל מה שנוגע לחניות. אנחנו עושים את זה בהמון המון רשויות, והרבה רשויות משתפות פעולה עם זה. זה במסגרת הניסיון שלי. תודה רבה יוחאי, תודה רבה לכל הדוברים עד עכשיו למי שלא הספקתי לומר. אדוני סליחה, אפשר עוד משפט קצר ברשותך? יניב אתה כל פעם בא לי עם משפט קצר. אמת, קצר. בוא נמדוד אותך, כן. אין בעיה, בהתייחס למה שאביעד אמר קודם. אביעד אנחנו דיברנו על אכיפה כי הדיון הוא אכיפה. הדיון הוא לא דו גלגלי, אז לדיון הדו גלגלי זה אחרי זה. לכן לא דיברתי על דו גלגלי. הדיון הוא אכיפה, וזה דיברנו על אכיפה. להתייחס לאג'נדה של אור ירוק, אור ירוק דואגת לפתיחות של הרוכבים. אם תחכה לדיון הבא גם תשמע עד כמה, לא לאכיפה של הרוכבים.

אצלי בדיונים בדרך כלל הוויכוחים ביניכם לא פה. תמצא לכם מקום אחר. לפני שנעבור למשרד לביטחון לאומי, אני אעשה רגע פאוזה קטנה. הצטרף אלינו חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. שלום לכולם. אני לא יכול להתחיל בלי להתייחס למה שקורה בחברה הערבית ב-24 שעות האחרונות, שישה נרצחים. בכל הכפרים והיישובים הערבים יש לנו נרצחים. 122 נרצחים מתחילת השנה. לצערי הרב ראש הממשלה לא לוקח אחריות, הבטיח ונפגש עם חברי כנסת ערבים ולא עשה כלום עד עכשיו. בושה לממשלה, בושה למדינה שלנו שהיא מתייחסת לנושא הזה בזלזול רב. אנשים נרצחים ברחובות, וזה מה שקורה. למרות שזה לא קשור לנושא שלנו, גם אני שותף לכאב שלך, תאמין לי. אני לא חושב שיש מישהו שלא שותף. בבקשה ואליד. כשנבחרתי לכנסת כאן, פגשתי את חברי בועז טופורובסקי. במשך שנים גם כשהייתי בתפקידים אחרים כאן בכנסת, עוסק בנושא הזה של תאונות דרכים. הצטרפתי אליו, אני גם עוקב במה שקורה בחברה הערבית, נפגש עם עמותות אזרחיות שעומלות ועובדות על מנת לצמצם כמה שיותר את נושא תאונות הדרכים בחברה הערבית. שליש מההורגים בתאונות דרכים הם מהחברה הערבית. 359 ב-2022, מתוכם 114 הם מהחברה הערבית, כאשר האחוז של החברה הערבית הוא חמישית מהאוכלוסייה בכלל במדינה, ולכן צריך לשים דגש על הנושא הזה, צריך עוד משאבים על מנת שאנחנו נוריד את המספרים האלה, מספרים אסטרונומיים. במדינה מתוקנת לא יכול להיות שאנחנו עומדים במספרים האלה. וכמובן שאני אתמוך ואעבוד ביחד עם כולם. עם הוועדה,

על מנת שאנחנו נצליח להוריד כמה שיותר מהאסון הזה.

תודה רבה לך ואליד, הכאב שאתה מתאר בכל הנקודות האלו הוא כאב נכון וכולנו שותפים. המשרד לביטחון לאומי, בבקשה תחליטו מי מדבר. אני רק רוצה להוסיף לגבי מה שאמרה נציגת האוצר על התקציב. אז כפי שהיא אמרה, יש תקציב שוטף של 27 מיליון בשנה, שמשמש בעיקר לתפעול המבצעי, מערך א/3, מעבדה טוקסיקולוגית והדוחות. בנוסף, כוח אדם ותחזוקו עד 320 מיליון. חוץ מזה יש את פרויקט מ- - - האכיפה הדיגיטלית שבשנת 2022 מומשו 13 מיליון עבור האמצעים ו-7 מיליון עבור כוח אדם. בתוכנית ל-2023 האכיפה דיגיטלית עד 28 מיליון, ויש רכיבים נוספים לתקציב. חבר הכנסת טופורובסקי דיבר על 10 מיליון, מתוכם התקבלו חמישה, ששימשו 1.7 מיליון לאמצעים, למשל"ט ומצלמות, ו-3 מיליון לכלי רכב, 13 כלי רכב. רגע, התקבלו חמישה ואיפה שאר החמישה? אני לא יודע להגיד, אני יודע להגיד שהתקבלו חמישה. אולי האוצר יכול לענות על זה? היא כבר לא כאן? הסכום שהתקבל הוא 5 מיליון וכולו מומש. בנוסף, התקבל 1.5 מיליון מהרלב"ד בשנת 2022, ושימש לאכיפה דיגיטלית, ו-2 מיליון בשנה זו ב-2023. כשאתה אומר 2023 אתה מתכוון 2023 ו-2024?

2023. התקבל 2 מיליון מרלב"ד לשנה זו, ושימש לאמצעים. עד כאן תמונת המצב התקציבית.

כפי שנאמר תקציב המדינה אושר, אבל המסגרות הפנימיות טרם נסגרו סופית. אתה יכול רגע לסבר לנו את האוזן מבחינת עלייה, כמה זה עלייה לעומת 2022 או שנים קודמות באחוזים?

איך שאתה רוצה.

למרות שתקציב המדינה אושר, כרגע מבחינת 2023 דיברתי על מספרים של תקציב המשכי, שהוא דומה לשנה קודמת. המסגרות הסופיות של 2023, 2024 הם נסגרו במסגרות הכלליות, אבל טרם נסגרו סופית מול האגפים והמחוזות. לכן אני לא רוצה לנקוב במספרים. אנחנו לא באמצע 2023? כן, אבל התקציב אושר לפני חודשיים. השאלה, אתה אגף תכנון, האם יש כוונה? כי אתם יודעים מה המספרים, האם יש כוונה להעלות את התקציב ב-2023 לעומת 2022 וב-2024 לעומת 2023. אני יודע להגיד על תוכנית לתוספת תקנים במחוז שי, כ-30 תקנים סיירי תנועה בביתר עלית ומודיעין עלית. בנוסף אני יודע להגיד על תוספת תקנים ב- - - אכיפה דיגיטלית שמתוכננים, במסגרת הגידול של תוספת השר. מבחינת כוח אדם יש תכנון לתוספות חוץ ממחוז שי? רגע, אולי אני ברשותכם. בבקשה, רק שם וכתובת. שרית נשיא מהמשרד לביטחון לאומי. אני אתן איזשהי מסגרת, איזשהי אמירה כללית ואחר כך באמת במשטרה יוכלו לפרט לגבי התוכניות שלהם. קודם כל אני מודה מאוד על הדיון הזה, אנחנו מתייחסים לכל הנושא של תאונות הדרכים, ובכלל הבטיחות בדרכים באופן מאוד מקצועי ומנסים למצות את היכולות שלנו בהקשר הזה. אנחנו מבינים שזה נושא חשוב, והשתתפנו גם בדיונים הקודמים של ח"כ טופורובסקי בוועדה לבטיחות בדרכים, ובהמשך גם לשאילתה שהצגת לנו לאחרונה, וגם לדיון הקודם שהיה בוועדה, זימנו דיונים ספציפיים עם המשטרה, עם משטרת התנועה, כדי לקבל את תוכניות העבודה שלהם. הדיון מתוכנן להיות ביום ראשון, כך שאם הדיון הזה היה מתקיים ביום שני אני מניחה שכבר היו לנו תשובות ברורות יותר. אבל באמת כפי שאמרה אורלי מהאוצר, וגם המשטרה, המסגרת התקציבית הפנימית עדיין לא נקבעה, וחלוקת המשאבים הפנימית בתוך המשטרה עדיין לא סגורה, ולכן אנחנו ממתינים לדיונים בינינו כדי לסגור את כל הקצוות הללו. כן מתוכננת התעצמות, כן מתוכנן מיקוד בהקשרים הטכנולוגיים, בהתעצמות הטכנולוגית, מתוך הבנה של מה שגם אורלי דיברה עליו וכולנו יודעים, הקושי לאייש ניידות, המחסור באיוש תקנים במשטרה, ובסוף העבודה שאי אפשר להציב שוטר בכל צומת, אז הרעיון הוא באמת ללכת להתעצמות טכנולוגית. בהקשר הזה אני אגיד שאנחנו גם עובדים עם משרד התחבורה, על כל מיני אמצעים מתקדמים יותר לאכיפה. גם במיקרו מובייל וגם בתוך הערים, גם מחוץ לערים, אנחנו מנסים להסתכל על זה בצורה קצת יותר רחבה, וגם לטווח מאוד מאוד ארוך קדימה, מתוך הבנה שבכלל המציאות התחבורתית במדינה מתפתחת מאוד, וככל הנראה תשתנה, לפחות זה הכיוונים שאנחנו הולכים אליהם. אני אגיד רק עוד משהו אחד, יש הרבה מאוד משימות אחרות שהמשטרה מבצעת, ואנחנו חושבים שפעילות שם יכולה לסייע גם לבטיחות בדרכים, גם אם זה לא מופנה לאגף התנועה, וגם אם זה לא ספציפית למלחמה בתאונות הדרכים. אני אתן כדוגמה את כל נושא המשילות בדרום, שזו גם תוכנית התעצמות מאוד מאוד רחבה שאנחנו עוסקים בה היום, וסוגרים את הפרטים שלה, אבל במסגרתה מתוכננת פריסת מצלמות בצמתים מאוד נרחבים בדרום, יותר שוטרים רכובים על דו גלגלי, הנראות של המשטרה כפי שדיברת עליה חבר הכנסת טופורובסקי, באמת תלך ותגדל, וגם אם האכיפה לא תהיה ממוקדת רק בנושא של הבטיחות בדרכים, אנחנו מאמינים שיהיה אימפקט חיובי גם בהקשרים הללו. כאשר את אומרת פריסת מצלמות, מה המספר בערך? אז אנחנו עובדים על התוכנית, הפרטים עדיין לא סגורים. יש דיונים גם בנושא הזה, אני לא יכולה להתחייב כרגע על מספר.

ברשותך, קודם כל אני מבין שתהיה התעצמות באמצעים טכנולוגיים. אני מאוד ממליץ ואני חושב שאנחנו נתמוך שזאת תהיה התעצמות מאסיבית, כי כלים טכנולוגיים לא ישנים, לא עייפים ולא מתפטרים. דבר נוסף שאולי אנחנו יכולים לעזור בוועדה, בטח המשטרה תגיד, יש להם בעיה מאוד גדולה עם מה שנקרא חזקת האחריות. חזקת אמינות. אם אדוני רוצה אני אשמח להצטרף להובלת חוק של הוועדה, שתביא את חזקת האמינות לכלים הטכנולוגיים, כי היום עורכי דין עושים בזה שימוש כדי להימנע מעבירות. להבנתי אמור להיות איזשהו דיון אחר היום שנדחה בנושא הזה, אבל כן יש לנו באמת את העניין הזה שלצד ההתעצמות הטכנולוגית, גם צריך להבטיח שאפשר יהיה להשתמש בזה כראייה בבית משפט ולנהל הליך פלילי. אני מתעסק עם זה היום בדברים אחרים, אבל זה יהיה די דומה. מה אתם עושים עם התקנים החסרים שיש? כמה שחסר תקנים, יש תקנים לא מאוישים, כמו בכל המשטרה. האם אתם גם הולכים לעשות תכנון? כי זה גם עוד יותר קשה נראה לי לגייס למשטרת התנועה, לפעמים מתפקידים אחרים במשטרה. יש תכנון לנסות לגרום לאנשים לבוא? וגם שאלתי לגבי חלופה לשירות צבאי במשטרת התנועה. זה גם כוח אדם רב, וגם כוח אדם זול.

אז בהקשר הזה אני לא יודעת, אני אברר ואני אחזור אליך. לגבי הרעיון הזה, אני לא הכרתי אותו, אני שומעת עליו היום בפעם הראשונה. נקרא שח"מ, יכול להיות שאת מכירה את זה. אז אני לא יודעת כמה הם מופנים דווקא לאגף התנועה, אבל נבדוק את זה. אבל מבחינת הגיוס למשטרה, אז ההתייחסות היא באופן כללי, כי בעיית הגיוס למשטרה ובעיית איוש התקנים היא בעיה ידועה וגדולה, והיא חולשת על פני כל גפי המשטרה, זה לא רלוונטי רק לאגף התנועה. זה לא שבאגף התנועה לא מגיעים מועמדים, ולאגפים אחרים יש מגויסים. אז אנחנו מסתכלים על זה באופן מערכתי, איך להביא עוד אנשים למשטרת ישראל, בהקשר הזה גם לגופים אחרים שהמשרד אמון עליו. כפי שאתה בוודאי יודע יש את נושא השכר שהולך להיות משודרג, תנאי ההעסקה שמדברים עליהם כדי להפוך את המשרה במשטרת ישראל ליותר אטרקטיבית ולמשוך כוח אדם איכותי. האם אתם מתכוונים להוסיף תקנים או לשנות את הנושא של משמרות הזהב? כי מה שאת שמעת כאן, זה שזה פרויקט מוצלח מאוד, אבל הוא בקריסה בגלל העניינים האלה. אז גם את זה אנחנו נבדוק במשא ומתן ובהתנהלות מול אגף התנועה ונחזור. אני יכול לבקש שלמרות שזה משרד אחר, השתתפות משרד החינוך - - - שנייה,

בוא ניתן להם צ'אנס לענות רגע. ניצב משנה עמיר בבקשה. אני רואה שאתה כבר מחזיק את המיקרופון. רציתי לענות לחבר הכנסת טופורובסקי לגבי משמרות הזהב, יש לו יותר משאלה אחת, אז קודם כל בוקר טוב לכולם. אני רוצה גם להגיד קודם כל תודה ליעקב מהרלב"ד שכיבד אותנו ביום ההולדת שלו פה, אז מזל טוב. ברשותך, סקירה קצרה מאוד כי שמעתי פה כל מיני נתונים, והיות התפקיד שלי זה רמ"ח מו"פ באגף התנועה, שהוא גם מחקר אסטרטגי, גם כל מה שקשור לפניות נהגים וגם כל מכשור האכיפה בארץ, וגם יחידת - - - של הרלב"ד יושבת אצלנו ביחידה, אז נעשה קצת סדר. בלי התאונה עכשיו בצפון, מתחילת השנה 202 הרוגים במדינת ישראל, 18 יותר מתקופה מקבילה אשתקד, שבתחום העירוני 19 הרוגים יותר, ובתחום הבין עירוני יש ירידה של הרוג אחד. אבל, ואני אומר אבל, יש קצת אופטימיות, למה? כי מבחינת תאונות אנחנו בירידה של 1127 תאונות, ומבחינת נפגעים נכון להיום אל מול תקופה מקבילה, אנחנו מדברים על ירידה של 2057 נפגעים אל מול תקופה מקבילה. אז צריך קצת להיות אופטימיים, ולהסתכל על חצי הכוס המלאה. אני מזכיר לכולנו שעלות תאונות הדרכים למשק הישראלי, נאמד ב-17 מיליארד שקל בשנה. לגבי הנושא של התחום העירוני. אני חושב, ואני משער שגם אגף התנועה שיש לו חוסר של 110 שוטרים בתחום הבין עירוני, התחום העירוני 28% מתחנות המשטרה במדינת ישראל יש שוטר תנועה אחד, וגם אותם כנראה מעסיקים במשימות אחרות. לראיה 42 אלף דוחות פחות מתקופה מקבילה. אז גם המעט שיש, עסוקים במשימות אחרות, ולכן המצב הוא בכי רע בתחום העירוני בפרט, ובכלל בכל מה שקשור לתחום התנועה. אם אני אענה על כמה שאלות ממה ששאל חבר כנסת טופורובסקי, אז קודם כל בתחום הבין עירוני אני רוצה לומר, אתם יכולים לנסוע 110 קילומטר במדינת ישראל ולא לראות אפילו ניידת אחת, זה המצב היום. אם אני אתייחס להרוגים, אז אני אומר פה ואני הלוואי ואני טועה, בקצב של ההרוגים של היום אנחנו לא נגיע ל-350 בממוצע לשנה, אנחנו גם נגיע במקרה הטוב ל-400, במקרה הרע גם נעבור את הסכום הזה. משמרות, אמר חבר הכנסת טופורובסקי שיש 227 ניידות, אז אני רוצה לחדד את הנתון. כרגע ברחבי מדינת ישראל, יש כ-100 ניידות, ו-48 אופנועים. זה מה שיש בכל מדינת ישראל, בכל הכבישים, לא 227 כפי שנאמר פה, אלא 106. לגבי תקציב, נאמר פה הרבה דברים על התקציב. סליחה שאני קוטע אותך עמיר, יש איזה סיבה לירידה הזאת? אתה יכול לבוא ולהגיד לי זה בגלל שאין רכש של ניידות, אין כוח אדם,

כמו שאמרתי, גם בתקינה הקיימת חסרים 110 שוטרים לתקינה, וזה אנחנו מדברים איתכם על רק אגף התנועה מבלי שנתייחס למחוזות. המצב לא טוב, והתחלתי לומר לגבי הנושא הזה, שגם בתקציב המיועד, לפחות ממה שאנחנו יודעים באגף התנועה, אין שום תכנון לתגבר ולו בשוטר תנועה אחד, בתקציב העתידי, וזה אירוע בעייתי מאוד, וזה מסר כאילו שאנחנו חיים, אני אומר את זה ככה בעדינות כאילו שאנחנו חיים עם זה שבכל שנה נהרגים 350 בני אדם במדינת ישראל. אני לא רואה אירוע של תגבור של כמעט 1000 תקנים במחוזות, מבלי שיינתן, וזה מסר כמובן של אגף התנועה, מבלי שיינתנו תקנים לתחום הבין עירוני. זה מחויב במציאות, אם אנחנו רוצים להגביר את הנוכחות והבולטות, ואני לא מתייחס כרגע לאכיפה. לגבי משמרות זהב, אז נעשה קצת סדר. קיבלתי את הנתונים העדכניים, נכון להיום יש שמונה שוטרים במשרה מלאה, עוד חמישה ב-3/4 משרה, אבל יש 176 מש"קים שמתוכם 25 במגזר הלא יהודי, שהם מבצעים הדרכות, ואני יכול לומר נכון להיום, 65% מהכיתות בבתי הספר, כבר קיבלו הדרכה של משמרות זהב נכון להיום. נכון שצריך לתגבר את המשמרות זהב, אבל יש כבר החלטה מלפני כמעט שנתיים, תקנו אותי אם אני לא מדייק בדבריי, שמש"קים מסייעים בהדרכה, לוקחים את המשימה הזו ותורמים לנושא ההדרכה. זה לגבי הנתונים. לגבי הפעילות של אגף התנועה, ברשותך עוד מילה וחצי ואני מסיים. אנחנו עם מה שיש לנו, ואין הרבה, אנחנו מבצעים את הפעילות שלנו בכבישים וכנגד האוכלוסיות המשפיעות. אנחנו מנתחים את זה על בסיס יומי, עושים לא רק על תופעות, אלא על רב שנתי, על מגמות. אנחנו משתדלים להגביר את הנוכחות והבולטות שלנו, אנחנו מבצעים סטטי בשביל שגם כשאנשים נוסעים בבוקר ואחר הצוהריים יוכלו גם לראות ניידות. אני מניח שחלקכם רואים את אותן ניידות שעומדות בצד, גם עם המוט המתרומם בכבישים המשמעותיים והמשפיעים. אנחנו עושים ככל מה שניתן להגביר את האכיפה באמצעים שקיימים אצלנו, וגם להחמיר את הענישה ושימוש בסמכויות מנהלתיות, קרי פסילות, השבתות. יש לי נתונים, אם תרצה אני אוכל כמובן להציג לך אותם. כל מה שקשור לפרויקטים טכנולוגיים, אמר את זה חבר הכנסת טופורובסקי, אפשר להשקיע עכשיו 10 מיליארד שקל, ואפשר לקנות הרבה ולהשקיע, אבל הממוצע, ובטח ירצה חברי מרמ"ד אכיפה דיגיטלית להרחיב, הזמן הממוצע להכנסת מכשיר אכיפה למדינת ישראל, הוא בין 4-5 שנים. אז אם אנחנו רוצים לטפל במשהו בטווח המיידי, זה לא האירוע, חייבים לעשות פה איזשהו שינוי בהבנה באירוע הזה. מכון תקנים, בתי משפט וכו'. ולגבי ליווי של הפיילוט של כביש 90, אנחנו כמובן מחכים לראות את התוצאות. אין בכלל ספק שככל שנרחיב את הצבת המצלמות, זה יגביר את ההרתעה,

שמזה אי אפשר לברוח בשום סיטואציה, ואני תקווה שכמובן נוכל לראות גם שינוי. עמיר, רגע לפני שאני אומר לך תודה, שאלה יש איזשהי נקודה שחבר הכנסת בועז טופורובסקי העלה ומשכה את תשומת ליבי. האם יש עלייה בשנים האחרונות בתאונות בשל נהגים שיכורים? לא. אחוז המעורבים של שיכורים בתאונות דרכים, זה כמעט אחוז אחד. אני אומר את זה פה כמי שמשרת באגף התנועה 31 שנים, כמעט בכל התפקידים האפשריים, ובשנתיים האחרונות במחקר ופיתוח. הבעיה המרכזית במדינת ישראל היום, זה טלפון נייד. הם דורסים אותם במעברי חצייה, הם עושים תאונות, וגם בכבישים שעכשיו מפתחים אותם ועושים כל מיני פרויקטים, אני אומר לכם שהסיבה היא לא מהירות מופרזת, אלא חוסר תשומת לב של הורדת העיניים מהכביש לשנייה אחת. ככל שהמהירות יותר גבוהה, כך גם התאונה היא הרבה יותר חמורה. תודה רבה עמיר. רפי? אני רפי וקנין, אני ראש מדור אכיפה דיגיטלית. למעשה במשטרת ישראל הוקמה מנהלת אכיפה דיגיטלית. המנהלת עצמה אמורה להכניס את כל מכשור האכיפה הקיים היום בעולם, המתקדם היום בעולם, לשימושה של מדינת ישראל. יחד עם זאת,

מערך א/3 לאחריות משטרת ישראל, הקמת מרכז פיענוח דיגיטלי אוטומטי, אנחנו שואפים לכך שהדוחות מרגע ביצוע העבירה ועד קבלתם, יעברו מספר דקות, יקבלו את זה באופן אוטומטי לנהג. יש לך איזשהי הערכת לוח זמנים לתת לנו? הפרויקט הוא פרויקט גדול, זה לא רק אכיפה דיגיטלית של הסנסורים עצמם. צריך להבין שמי שיראה לדוגמה את ההחלטה של בית משפט השלום ואחרי זה המחוזי בעניין הזה, ניתן דגש רחב לכל הסיפור של אופן הכנסת מכשור האכיפה, כמה ניסויים עשו, איזה סוג ניסויים עשו וכו', ולכן אנחנו רוצים לעשות את זה נכון ובטוח. יחד עם זה יש את התיקוף הראייתי שצריך לאותו מכשור אכיפה.

במדינת ישראל כל התקן האירופאי או האמריקאי שקיים למכשור שהוא מגיע איתו, לא תופס וצריך לעשות פה ניסויים נוספים. נכון, אנחנו יותר מחמירים, ולכן זה מחייב אותנו להפיק לקחים, לראות את החלטת בית המשפט, ללמוד איך לעשות את זה נכון, כדי שהמכשיר עצמו ייכנס לאכיפת אמת. הוא יעמוד בכל אותם תנאים שקבע בית המשפט. לכן, כמו שאמר פה עמיר לגבי הכנסת מכשור אכיפה, בין 3-4 שנים בערך לוקח להכניס מכשור אכיפה. אנחנו מנסים לקצר את זה. יש חלק מהתהליכים עצמם שבאמת פה אנחנו מבקשים את הסיוע שלכם בהובלת תהליכי החקיקה עצמם, דפנה היועמ"ש פה תדבר על העניין הזה. אני רוצה לדבר באמת על המשמעות גם של האכיפה הדיגיטלית. אני אמרתי, צריך פה שעה לפחות רק כדי להבין מה אנחנו עושים. אני אנסה לסכם את זה ככה בקצרה, אני יודע שאין הרבה זמן, ולכן אני לא אכנס לשם. אבל באמת סיכויי עבריין להיתפס הם הפקטור הכי משמעותי בצמצום תאונות הדרכים. למעשה אנחנו מייצרים פה את האפקט ההרתעה, שמוביל לריסון של אותו נהג, ולמעשה זה באמת בשני אופנים. אחד, באכיפה גלויה. אבל אכיפה גלויה היא גלויה נקודתית למקום שהניידת עומדת בה, והאכיפה הסמויה עצמה שהיא למעשה יוצרת, היא הרבה יותר משמעותית, היא רחבת היקף, כי אדם לא יודע אף פעם איפה נמצאת אותה האכיפה הסמויה עצמה, והוא יוצר גם אפקט הילה. לכן המשמעות נכון כן לתת דגש לאכיפה הדיגיטלית. בקצרה אני אסקור רק את האמצעים שאנחנו מכניסים. אנחנו מכניסים מד מהירות אלקטרוני, שזה מכשיר שיוכלו לרכז איתו מאמץ, לשים עשרה כאלה לאורך כביש מסוים. הוא יכול לתפוס חמישה, שישה נתיבים, הוא לא מתחשל בשום מזג אוויר, עובד על אפקט אחר לגמרי של הדופלר. המהירות הממוצעת של שתי מצלמות,

נקודה בי, שאנחנו בוחנים אותם גם בכבישים עירוניים, גם בבין עירוניים עצמם, זו המטרה שלנו. זה הפרויקט בכביש 90. חלק ממנו. גם בכביש 90 יש AI, שזה המצלמות אנליטיקה. שזה למעשה, הוא השובר שוויון. למעשה המצלמות הללו, אנחנו הגענו איתם לרמה כזאת שכל עבירה נראית בעין, למעט שכרות וסמים. היא יכולה לבצע, טלפון נייד, עקיפה מסוכנת, נהיגה בשול, סטייה מנתיב, אי מתן זכות קדימה להולכי רגל. מתי אני אסתכל בטלפון בנהיגה ויהיה לי בראש רגע רגע מישהו מצלם אותי? אני מאמין שאם נצליח לקדם את תהליכי חקיקה ולחלץ את הסיפור הזה של חזקת אמינות מכשור אכיפה עצמה, יחד עם הזה, אנחנו נוכל לצמצם בחצי את הזמן של בין שנה לשנתיים אנחנו יכולים להיות שם. מרכז האופוזיציה, מר קואליציה, אני מתחייב - - - כל מה שמגיע בתחום הזה, אנחנו מבחינת האופוזיציה, חקיקה מהירה כמה שיותר מהר, לא עושים מזה פוליטיקה. אז אם יורשה לי רגע, יש פה התחייבות. אני רוצה, סליחה רפי שאני קוטעת, אבל אם כבר יש התחייבות גם של האופוזיציה ואולי הקואליציה, אז יש לנו מספר הצעות חוק שמאוד מאוד משמעותיות. אני דפנה יפרח, אני יועצת משפטית באגף הטכנולוגיות, לשעבר יועצת משפטית של אכיפה דיגיטלית. אני מתנצלת רפי שקטעתי באמצע, אבל אנחנו פשוט דיברנו על קידומי החקיקה שצריך לקדם, ויש לנו פה מספר קידומי חקיקה. אז אולי רגע לפני כדי שנעשה, תבינו, התוכנית שלנו מדברת על אפקטיביות, לגיטימציה ויעילות.

היא נותנת מכלול שלם, שהיא גם דברים שאמורים לסייע לאזרח בשקיפות עצמה כדי שהלגיטימציה תעלה יותר ותהיה מקובלת על ידי האזרח. וכאן אני אוביל באמת לדפנה, מהם קידומי החקיקה שבאמת אמורים לסייע לנו בתחום הזה? ונקודה אחרונה כדי שאני אעביר את רשות הדיבור אלייך, חשוב להבין, אולי חבר הכנסת בועז טופורובסקי גם ישמע את זה, המטרה שלנו זה הכשרת מכשור האכיפה. המטרה היא להכשיר את מכשור האכיפה, לא להתעצמות. התעצמות זה תקציבים אחרים לגמרי, כן? צריך להבין את זה. אז בבקשה דפנה. תודה. אז דיברנו פה באמת, להכניס מכשור אכיפה לוקח לנו כמשטרה בין 4-5 שנים רק להכניס את המכשור.

אנחנו באמת, אנחנו לא טובים מכל העולם, אנחנו טובים כמו העולם. אם יש לנו מכשור אכיפה שכבר קיבל את ההכשרה של התקנים הבין לאומיים, אין שום סיבה שאנחנו נצטרך להתחיל את כל התהליך הזה מחדש.

כשאנחנו מכניסים מכשיר אכיפה שמבצע מדידת מהירות לדוגמה, אנחנו צריכים לעבור את מכון התקנים, צריכים לעבור סאגה של חוות דעת מומחים, להעיד בבית המשפט את כל אחד מהמומחים, סאגה של שנים. אנחנו מכירים כולם את האירוע של א/3 שהשבתנו את המערכת והפעלנו מחדש, ועכשיו קיבלנו פסק דין אחד, וגם מחוזי, אבל מתנהלים במקביל עוד שני הליכים נוספים, ובאמת אנחנו בתהליך מאוד מאוד ארוך. אז דיברו פה כולם, אני חושבת שכולנו מסכימים, אנחנו לא מוותרים על אכיפה של שוטר בשטח, אבל אנחנו בהחלט חייבים להעצים את האכיפה הדיגיטלית, ובשביל שנוכל להעצים את האכיפה הדיגיטלית, יש לנו מספר חוקים שאנחנו חייבים כולנו פה לשלב ידיים,

ולקדם. אחד, חוק חזקת אמינות. חוק חזקת אמינות שיגיד, כשאנחנו מביאים מכשור אכיפה מסוים, ועברנו תהליך שאנחנו בדיוק מגבשים את הנושא הזה, אבל כשעברנו את התהליך הזה והוכחנו אותו פעם אחת, אנחנו לא נצטרך להמשיך ולהוכיח אותו בכל דיון מחדש. זה משהו משמעותי מאוד, אחד, לוודאות המשפטית. שתיים, בכלל לנו. בסוף התביעה צריכה להתמודד פה עכשיו גם עם משאבים. אנחנו רוצים להביא מכשור אכיפה אחד, אנחנו מרכזים מאמצים על מכשור האכיפה, אנחנו לא יכולים להביא מכשור אחר, כי אין לנו את האנשים שיכניסו אותו, ולכן חוק חזקת אמינות, אנחנו מ-2008, אני חושבת 2008 היה נוסח כחול ראשון של החוק הזה, ומאז אנחנו עוד מעבירים נוסחים ומדברים, ובתוך הממשלה, ומחוץ לממשלה, ועם השותפים, אבל החוק הזה תקוע ולא מתקדם. באיזה מקום הוא היה? באיזה ועדה? כלכלה. הבנתי.

זה סתם היה רמיזה, אנחנו הרי עובדים כרגע על איזשהו חוק של מצלמות. נכון, אז אני אומרת, זה חוק מספר אחד שאנחנו מבחינתנו רוצים לקדם. יש לנו עוד מספר חוקים, ואני חושבת שאנחנו צריכים, כולם צריכים לרשום, לדעת להכיר ולקדם. נהג עיקרי נהג עיקרי אנחנו מדברים היום, אני לא זוכרת אחוזים, אולי חברי פה ג'יבלי אולי אתה תדע להגיד לנו, אחוז רכבי הליסינג שנמצאים על הכביש. יש לנו בעצם כשאנחנו מדברים על אכיפה דיגיטלית, יש חזקת בעלות. אנחנו שולחים את הדוחות לבעל הרכב, זה לא בהכרח מי שמשתמש ברכב. 30% מהרכבים קשה לנו לאתר את הנהג וכתוצאה מכך ההרתעה יורדת. אנחנו רוצים לקדם חוק שיחייב רישום על רישיון הרכב של הנהג העיקרי. אין סיבה שרכבי הליסינג או הנהגים שנוהגים ברכבי הליסינג - - - הנקודה ברורה דפנה. יש לנו אוטומציית אכיפה, זה חוק היום. היום בשביל לשלוח דוחות אני חייבת מפענח. צריך לשבת איש אגף התנועה, לראות את התמונות, להגיד כן הייתה עבירה, על אף שבעצם אנחנו מסתמכים על מכשיר שהוא אמין ואנחנו כבר עברנו את הסאגה, אמרנו גם בחו"ל גם פה בארץ. אין סיבה באמת שאת הדוח הזה לא נוכל להפיק באופן אוטומטי. גם את החוק הזה אנחנו רוצים ומבקשים לקדם, ולשנות כך שנוכל, שהמצלמה כשצילמה תעביר ותוך 24 שעות גג יהיה לנהג כבר את הדוח שלו, הוא יידע שהוא נהג. שוב, ההרתעה. והצעת חוק אחרונה, זה מדרג תשלומים. גם פה אנחנו יודעים, דיברנו באמת על ההרתעה וסיכוי העבריין להיתפס. אנחנו יודעים שההרתעה זה בעצם מהיום, לא מהרגע שהוא קיבל את הדוח, אלא ברגע שהוא שילם, כלומר שנרשמה לחובתו העבירה, ולכן אנחנו רוצים לייצר איזשהו תמריץ לנהג לשלם את הדוחות שלו כמה שיותר מהר, ולכן ליצור איזשהו מדרג תשלומים כך שככל שהוא ישלם מהר יותר, אז הוא יקבל אולי אחוז הנחה מסוים, אבל מבחינתו ההרתעה תגבר. לכן זה סט החקיקות שאני מבקשת פה. תודה דפנה. אפשר חצי משפט כדי להשלים את זה? חשוב להבין שאנחנו גם לקראת חקיקת חוק בתי הדין המנהליים לתעבורה, ושני החוקים הללו, שזה מדרג תשלומים וחוק חזקת אמינות מכשור האכיפה, הם חוקים שאמורים לסייע בסופו של דבר להצלחה של החוק הזה של בתי הדין. כי אם לא כן, אנחנו נמצא את עצמנו באפקט הדלת המסתובבת. אנשים ימשיכו להגיש ערערים, יגיעו לבית המשפט לתעבורה, ולדון באותו מכשור. בטח שאנחנו בפתחה של המהפכה הזאת של אכיפה דיגיטלית. תודה רבה רפי. אני מתנצל, אני לא יכול לתת לעוד אנשים לדבר, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו עוד דיונים. אבל הנושא הזה הוא חשוב מידי מכדי שנזנח אותו, ואני מבטיח לכם שנעשה לזה המשך. בועז מילות סיכום בבקשה. תודה רבה אדוני היו"ר, ותודה רבה גם על הכנות שהייתה כאן והעלאת הבעיות. אני החכמתי, קיבלתי תשובות על הרבה דברים שלא ידעתי, ואין ספק שמדובר על אנשים שאכפת להם ורוצים להציל חיים. אני רק רוצה להעיר כמה דברים, קודם כל דיברתם על המכשיר נייד שזה רוב תאונות. אני חושב שחלק מהעניין זה גם בחקירה, היו הרבה מאוד מהחקירה שאני מרגיש, ממה שבדקתי על תאונות, רוצים לסגור את זה ואומרים טעות אנוש, אבל לא בודקים את הנושא של סלולרי, ואני יודע שזה לא מספיק נבדק, ואפשר לבדוק אם מישהו השתמש בסלולרי ברגע שיודעים את שעת התאונה. זה דבר אחד. דבר שני, משמרות הזהב אני מרגיש שקצת מרחתם את זה. כאילו אתם חושבים שהמש"קים זה סיפור הצלחה - - - הגורמים המקצועיים כולל משרד החינוך, מסבירים שזה ממש לא סיפור הצלחה ויש ירידה. אני ממש אשמח, שרית כאן זה את מהמשרד, כשאתם מדברים על הנושא של התקציבים זה לא הרבה כסף, זו לא הכשרה ארוכה, ויש לנו ניסיון מהמצב הקודם ומהמצב החדש. הגורמים המקצועיים באו עם איזשהן הערות חשובות. הגיוס כוח אדם אני לא הייתי מוותר עליו כל כך מהר, בגלל הנושא. כמה שנקדם חקיקה והכל, הנושאים הטכנולוגיים הם נושאים שלוקחים זמן. אם אנחנו רוצים לטפל בדברים כמה שיותר מהר. וגם כאן אפשר לעזור עם שח"מ, שזה לא כוח אדם קבוע, כוח אדם זול, כוח אדם שגם לדעתי נותן פתרון להרבה מאוד אנשים שיש להם בעיות שונות ומשונות להתגייס לצבא וכן יכולים להתגייס למשטרת ישראל ומכל מיני סיבות. מבצע האכיפה, אני חושב שצריך להגדיל את מבצעי האכיפה. דיברתם על המגזר הערבי, אני חושב שקצת בינתיים לפעמים גם אם תקינה נמוכה יותר, אפשר לעשות מיסוך על ידי זה שפתאום יעשו מבצע אכיפה ואז אנשים ירגישו שיש יותר ממה שיש יותר בפועל, כי באמת אנחנו יודעים שכשאנשים מרגישים שמסתכלים עליהם המשטרה, אז הם נוסעים יותר טוב. אני גם אומר ששוטר עם מצלמה בגשר, זה מה שרפי גם הראה, אבל גם כולנו מכירים, יושב עם מצלמת סטילס, יכול לראות מספיק ולצלם עד שהמערכת האוטומטית החכמה, הגאונה, עד אז מספיק שיראו שוטר. אני אגיד לכם אפילו יותר מזה, בובה עם צ'קלקה על הראש שעומדת על גשר, אנשים ייסעו יותר רגוע. עכשיו שרפת להם רעיון. בובה כזאת שתזוז, שיהיה טכנולוגי.

אני עומד בהתחייבות שלי, אם אדוני רוצה לקדם את זה בוועדה, אני אשמח להצטרף ולעשות כל מה שאפשר. אני מתחייב, לא אכפת לי כמה יהיה קשה וכמה יהיה קשוח, זה התפקיד שלי מהכיוון שלנו מהאופוזיציה לא לעשות שום קושי עם כל ארבעת החוקים שדיברתם עליהם, ואני אשמח לקדם את זה בהקדם. קודם כל תודה רבה לכולם. אני באמת חושב שהייתה פה כנות מקצועית, שזה דבר מאוד חשוב בדיונים כאלה, הדברים הונחו על השולחן. עמיר ייאמר לזכותך, גם אני שומע סוף סוף נתונים בכלל בדיונים שאני מקיים, וזה בהחלט ראוי. אני אבקש גם חלק מהנתונים או השלמות לקבל גם בכתוב, כדי שזה יהיה לנו מול העיניים, כי אני מתכוון לעשות לזה דיון המשך מסיבה מאוד פשוטה אני איש צבא לשעבר אתם יודעים. מלחמות היה פעם שטח העיסוק העיקרי שלי, ובמלחמות צריך להתייחס ברצינות גמורה.

בפעם הבאה שאנחנו ניפגש, זה יהיה כנראה במושב הבא, אני אבקש לראות תוכנית. מה התוכנית שלנו לשנים הקרובות לנצח את המלחמה הזאת. 30 אלף נפגעים בשנה זה משהו בלתי נסבל. שמחתי לשמוע שאנחנו היום עם 2000 פחות, שזה נהדר, זה כמעט 10% פחות, יוצא מן הכלל. אבל אני ארצה לראות תוכנית ולהבין לאן אנחנו הולכים. אני ארצה לראות גם במסגרת התוכנית את ההצטיידות הטכנולוגית, מאוד חשובה. בצידה גם אולי את ההשלמות של כוח אדם, וניידות וכו'. בכל אשר לנושא גיוס כוח אדם, אני אשמח לעזור לכם עמיר בכל הנושא של גיוס שח"מ. אני חושב שזה רעיון שיכול להיות מצוין. ואני אבקש מכם לבחון במסגרת המשרד והמשטרה וכל רשויות השלטון המקומי, את האפשרות לשלב בחלק מהפעילויות גם את השיטור העירוני. אפשר להרוויח פה עוד אלמנט מהם, אולי בתחום הזהב, אולי בתחומים אחרים. אתם מבינים בזה יותר ממני. אני ארצה מאוד לראות במפגש הבא את הפקת הלקחים לאורך השנים. מה אנחנו למדים. אני חורג רגע מלוח הזמנים שלנו, אני שם את זה רגע בסוגריים. כשאני הייתי צעיר, היה יום בשבוע שכל אחד בחר שהאוטו שלו לא נוסע. יום בשבוע. אני מעריך שבאותן שנים זה בגלל הדלק, אבל באותן שנים אני מעריך שבמספר אחוזים באופן סטטיסטי, גם ירדו התאונות. מבחינתי הכל לגיטימי במלחמה על חיי אדם, כי זה מאוד מתחבר לי למי שקרא לזה ביטחון אישי. נכון מאוד, זה חלק מהביטחון האישי, ונשתדל לתת לזה מענה. מישהו פה דיבר על תרבות הנהיגה, אכן כן. ואני אומר לכם, במסגרת התוכנית בואו נראה. תרבות הנהיגה שונה במגזרים שונים, וצריך ללמד את זה היטב. אני חייתי כל חיי עד לפני 16-17 שנים בנגב, בתפקידים שונים ובמגורים, בבאר שבע ובמיתר. תרבות הנהיגה בנגב שונה מתרבות הנהיגה שאני מכיר היום בצפון. אני גר במשמר הירדן, זה משהו שונה. אז בואו ניתן יד לנצח את המלחמה הזאת, זה לא משהו שהוא גזירה משמיים. למרות שאתה מהאופוזיציה אני מודה לך על הרעיון לקיים את הדיון הזה. אנחנו מחמיאים לפעמים גם לאופוזיציה, זה אדיבות המנצחים. תודה רבה לכולם, המשך יום מוצלח. הישיבה ננעלה בשעה 11:36.